בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב, 18 באוקטובר 2021. יום גיוסי לצה"ל. הנושא הראשון על סדר-היום: בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ. מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב, אפשר להגיד שבוע טוב לכולם. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ, סעיף 20א(א) לחוק-יסוד: הכנסת קובע: יצא יושב-ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן ליושב-ראש את מקומו עד שישוב היושב-ראש. סעיף 20א(ד) לחוק-יסוד: הכנסת קובע: הסגן ליושב-ראש שיכהן כממלא מקום של יושב-ראש הכנסת יהיה הסגן שנבחר לכך על ידי ועדת הכנסת. ולכן הבקשה של היושב-ראש לאשר את חבר הכנסת גינזבורג, סגן היושב-ראש, כממלא מקומו לתקופת היעדרותו מהארץ. היושב-ראש יוצא להשתתף בכנס ראשי פרלמנטים שיתקיים באתונה, ומתבקשת הוועדה המכובדת לאשר את בקשתו. תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה, אני חושב שאומנם זה לתקופה קצרה, זה רק כממלא-מקום, אבל אין ראוי מחבר הכנסת איתן גינזבורג. אני חושב שאני יכול לעשות את זה לא פחות טוב. אני חושב שאין ראוי ממך למלא את מקומו של יושב-ראש הכנסת. אני מודה לך. מכל הבחינות. יש תאריך? התאריכים זה מיום רביעי בערב, י"ד בחשוון התשפ"ב, 20 באוקטובר 2021, עד יום ראשון, י"ח בחשוון התשפ"ב, 24 באוקטובר 2021. הוא בעצם חוזר במוצאי שבת אחרי חצות, ולכן - - - איזה סמכויות יש בינתיים? שאני אדע מה אפשר לעשות בימים האלה? סתם, אני רק אצטרף ואגיד שגם בעיניי אין ראוי מאיתן להיכנס לנעליים הגדולות של מיקי בימים הללו.

אז אנחנו נעבור כעת להצבעה: מי בעד ההמלצה? שירים את ידו. שניים. איתן, מותר לך להצביע. שלושה. מי נגד? מי נמנע?

פה אחד הוועדה מקבלת את ההמלצה.

תודה לגברתי. נעבור כעת לסעיף השני: בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 20-19, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021 (מ/1443) 2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, הגדלת הגמלה בגיל פרישה והצמדתה לשכר הממוצע), התשפ"א 2021 (פ/1544/24), של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חווה עטייה. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א 2021 (פ/1540/24), של חבר הכנסת איימן עודה. זו בקשה שהגיעה אלינו מיושב-ראש ועדת הכספים. הוא מנהל - - - הוא חייב להגיע? תקנון הכנסת מאפשר למזג הצעות חוק שמונחות על שולחנה. ובגלל שמדובר בהצעת חוק שעברה קריאה ראשונה, שהיא הצעה ממשלתית, עם הצעות חוק שעברו רק קריאה טרומית, נדרש אישור ועדת הכנסת למיזוג. התנאי למיזוג הוא כמובן שמדובר בהצעות שעוסקות באותו נושא. הוועדה בדקה את זה, אישרה את זה. היא אישרה את המיזוג, ועכשיו מתבקש אישור הוועדה.

תודה רבה, ארבל. מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיב לפני ההצבעה? אז נעבור להצבעה. מי בעד הצעת המיזוג? ירים את ידו. ארבעה בעד. מי נגד? מי נגד?

פה אחד הצעת המיזוג נתקבלה. אני נועל כעת את ישיבת ועדת הכנסת ליום מכובד זה. תודה לכם, המשך יום נעים. הישיבה ננעלה בשעה 10:39.